אנחנו עוברים לדיון בפרק ד' (מיסוי בשוק הדיור) סעיפים 5(2) ו-7, חישוב לינארי מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024),

אנחנו באים ואומרים שאנחנו רוצים לתמרץ.

שמוכר את הקרקע והמימוש יהיה תוך

עוד רגע אני אפרט בדיוק את ההטבה - יקבל הטבת מס מאוד

זאת טעות שצריך להוריד אותה. אם כן, זה יהיה "דירת מגורים מזכה בידי יחיד שיום רכישתה היה" - - - למה בידי יחיד? חברה בכל מקרה משלמת. היום הוא זכאי לפטור. שיום רכישתה היה לפני יום המעבר - יום המעבר הוא ה-1 בינואר 2014 כפי שמוגדר גם בסעיף 48(א) לחוק ומתקיימים לגביה שני אלה המקרים שאנחנו רוצים לכסות כלקונה ולתת עד 2030 - יחולו הוראות סעיף קטן (ב1) שזה בעצם המיסוי הרגיל, 47 אחוזים - ולא יחולו הוראות סעיפים קטנים (ב2) ו-(ב3) 0 שזה בעצם החישוב המוטב במקרים אלה: כאן הסכמנו

כאן אנחנו נותנים תקופת חסד. בניית דירת המגורים המזכה הושלמה לאחר יום כ"ה בסיון התשפ"ז (30 ביוני 2027). זה לא יהיה 2027 אלא סוף שנת 2030. לא סוף. אמרנו חודש יוני. 30 ביוני 2030. בחוץ אמרנו 31 בדצמבר. את פסקה (1) צריך לכתוב מחדש. אנשים לא מכירים אמצע שנה. יודעים עד סוף שנה וזהו. כן, דיברתם על דצמבר. 31 בדצמבר 2030. בסדר. אבל את פסקה (1) צריך לכתוב מחדש. בסדר, אבל לכתוב. לא לחכות.

צריך לנסח את זה.

להוסיף כאן את התנאי שביום מעבר החוק יש דירה, מה שהם ביקשו. מה שהלשכות ביקשו. תכף נעשה את זה בניחותא כי חבל שתהיה כאן טעות. אחרי כן נחזור להקריא.

שזה יהיה כתוב ומוכן כדי שנוכל להצביע.

לא נצא מכאן בלי זה הנוסח. שלומית, את רוצה שנתקדם להקראה של השבח הריאלי?

חישוב המוטב סיימנו, בלי התיקון שמוצע, על ה-25, על ה-2030 והתחילה. תתחיל להסביר את השבח הריאלי עם המסלולים. תסביר את זה בצורה מפורטת. אנחנו עוברים לשבח הריאלי?

בסדר. תיקון אחרון כי עשיתם את זה בהתחדשות עירונית. הנושא של הושלמה. מה הכוונה? שם כתוב למעשה חיבור חשמל, מים. תבחינו. טופס 4 הוא הוודאות. זאת הגושפנקא. אנחנו לא רוצים להיכנס לבלגן אחר. שי, למה שלא תהיה אחידות? לפי הוראת הפרשנות טופס 4 זה הושלמה?

זאת לא העמדה שלכם. היכן שכתבנו טופס 4,